יש עוד עשרות אם לא מאות אנשים שלא נמצאים ברשימה, הרשימה מונה 40, זאת פשוט הייתה הזדמנות קודם כל בתוך כנסת ישראל להכיר ולהוקיר כל אחת ואחד מהאנשים שכן נמצאים ברשימה הזאת וגם מעבר להוקרה לייצר איזה שהיא אפשרות של למידה, ניתוח של המגמות שאתם רואים אותם, כולנו רואים אותם, והכנה לקראת 2021 ובכלל. אז זאת המטרה פה.

אני אגיד באנגלית, למי שלא הבין אותי. יש לנו תרגום סימולטני. הדוברים ידברו, אתם יכולים לדבר בכל שפה שאתם רוצים,

יש תרגום סימולטני לכל מי שלא מבין את השפה. אני מניחה שרוב האנשים כאן מעדיפים לדבר אנגלית וזה בסדר, אז תרגישו חופשי לדבר באנגלית. אני מברכת את הגיעכם לוועדה הזו, אנחנו רוצים להכיר ולהוקיר את כל מה שאתם תורמים ועושים למען מדינת ישראל, מי שעושה הסברה לטובת מדינת ישראל,

עם המשרדים הממשלתיים שנמצאים איתנו כאן בזום.

אני אתחיל בכך שאגיד תודה לכל אחד ואחד מכם על מה שאתם עושים, אני יודעת מה אתם עושים, אני רואה את זה, אני רואה את זה כל יום, כל רגע, אני רואה

המאבק נגד אנטישמיות באינטרנט וגם בחיים. זה לא קשור רק למדינה היהודית ולא רק לאנטישמיות.

אי אפשר להגן על מיעוט אחד או על מדינה אחת בסופו של דבר אי אפשר יהיה להגן על אף מיעוט ואף מדינה. אני חושבת שזה מה שמקשר בין כולנו ואלה הערבים שמשותפים ואני מאוד מעריכה את הדברים

נתחיל עם גבריאל גרויסמן מפלורידה.

העובדה שגבריאל ער עכשיו זה מאוד מרשים. בוקר טוב, תודה רבה. תודה רבה לכולכם שאתם מארחים אותנו.

כולכם יודעים שהקהילה היהודית העולמית נלחמת באנטישמיות, יש פה מלחמה עם הרבה חזיתות וכל חזית היא שונה.

במאבק נגד האנטישמיות צריך קודם כל להסתכל פנימה בקהילות שלנו ולחזק את עצמנו, את הזהות היהודית שלנו, את הידע ההיסטורי, של הארץ שלנו, הדת ולחזק את הגאווה שלנו ביהדות שלנו. כאן ישראל חייבת לשחק תפקיד חשוב. בדיוק כפי שהתשוקה לציון הפכה לאלמנט חשוב של הזהות שלנו במהלך ההיסטוריה גם היום

אתמול היינו באיזה דיון על חוק שהיה קשור ליחסים עם התפוצות והייתה שאלה לאיזה ועדה זה צריך ללכת ואז אמרו שזה צריך ללכת לחוץ וביטחון, יחסים עם התפוצות זו שאלה של ביטחון

כדי להיאבק נגד אנטישמיות אנחנו חייבים שתהיה לנו הגדרה של המונח וכך אנחנו מאמצים את ההגדרה שמקובלת על מדינות רבות, כולל אלבניה שהיא מדינה מוסלמית

הנקודה השנייה היא שיש הרבה אנשים באירופה וגם בארה"ב לדעתי שמאוד כועסים מהניסיונות בחברות שלנו להחריב את ההיסטוריה ובעצם את החברה שלנו, והם מנסים להוריד פסלים של צ'רצ'יל ונלסון בבריטניה.

אני יכול לתת לכם דוגמאות מהחודשים האחרונים. אנחנו לא יכולים להשלות את עצמנו שפגישות בזום הן באמת תחליף למה שאנחנו עושים, זה פשוט לא נכון. אני יודע שאנחנו לא יכולים כרגע לעשות משהו אחר,

נקרא לה הסברה כרגע, אני גם לא מסכימה עם המונח הזה, אין לנו אסטרטגיה,

חמישה-שישה משרדים, וכל אחד לוקח חלק מהעבודה, אבל אין חמ"ל מרכזי למלחמה הזאת. אם צה"ל היה נלחם בלי חמ"ל כדי שיחליט לאן הולכים ומה המסר ואיך ננצח במלחמה זה

אני אגיד בזום שיש לנו מלחמה ונלחמנו בה כמה עשרות שנים, בוועדת דרבן, ונגד האמירה שציונות היא גזענות. נלחמו בישראל בחוק ואנחנו כאן כדי

חושב שכשאנחנו מדברים על ערבית ופרסית במדינות האלה אין לישראל נציגות דיפלומטית והנוכחות הדיגיטלית ממש משנה ועושה הבדל.

אם אפשר, שידבר על מה הוא עושה ברחבי העולם הערבי. תודה.

תודה,

תודה על הפרספקטיבה הזאת וכמובן על העשייה.

הלל ניואר, המנהל של UN-Watch. אם אנחנו מדברים על סטנדרטים כפולים אני חושבת שאתה עשית משהו שמשרת את כל העולם במנדט של חבר האחראים בוועדה לזכויות האדם באו"ם. תודה שאתה נמצא איתנו

אנחנו חייבים לחברינו כמו בריטניה, צרפת,

שיכבדו את ערכי האו"ם כדי שלא יתמכו בהצבעות של האו"ם, שלא יתייחסו למדינה היהודית היחידה כשעיר לעזאזל אלא שיגנו באופן אמיתי על קורבנות של הפרות זכויות אדם. תודה רבה ואני חושבת שהכנסת באופן פנימי גם צריכה להבין את החשיבות של מה שאתה

אנחנו יודעים שבעצם זה חוק קצת סמנטי ואנחנו יודעים שבמיוחד לערביי ישראל יש לנו זכויות כדי שנוכל להפוך לכל מה שאנחנו רוצים.

במיוחד לעולם הערבי, במיוחד עכשיו כשיש הסכמי שלום בין בחריין ואיחוד האמירויות וישראל ואנחנו מקווים שבקרוב גם סעודיה, אנחנו מתפללים לכך. אם אפשר

המדינה שהוקמה כאן לפני 72 שנה.

להרבה דברים חשובים, גם מבחינת היחס הפנימי שלנו וגם בזירה הבינלאומית ומבחינה פנימית זה בעצם אחת מהטעויות שצריך

תמיד תגיד את מה שיש לך להגיד. אני מקווה שנדבר על IHRA. אני מקווה שארסן ידבר על IHRA, ארסן מנהל הקונגרס היהודי הישראלי. אני אשלים את החסר. בעצם את כאן המומחית ואני רוצה להגיד קודם כל תודה רבה לך על כך שארגנת את הפגישה וכל המאמצים שלך להגן על ישראל בעולם

יבים שיהיו עוד קולות ציוניים שידברו ב-CNN ו-NBC ושלא יבואו איסלמיסטים קיצוניים שאנחנו רואים היום. אני רואה CNN ואני רואה אנשים כמו רזא אסלאן שהם באים בשם הממשלה האירנית והאחים המוסלמיים שהם בעצם אומרים

אבל אנחנו לא מגיעים לאמריקאים.

כשאני מנסה לדבר על ישראל, על אנטישמיות או על כל דבר, האמריקאים הפכו לסגורים לנושאים האלה כי עשו להם כבר שטיפת מוח במדיה הערבית. הרבה אנשים, במקום זה שהם יחקרו

כשיש מוחמד חסן או אנטישמי אחר שנותן את דעתו יש עוד אנשים שיודעים לדבר בצורה רהוטה ושמכירים את המצב ושיכולים להגיד שזה לא נכון ושזה לא יעבוד, וכל האנשים האלה שמדברים, כמו הלל נויאר, מייקל וכל האנשים האלה, הם נהדרים, זה מה שהם עושים, הם עורכי דין, הם יודעים להעמיד

אור לגויים, אז מבחינתי העבודה שלי הרבה יותר קלה מהעבודה של ארי, אבל במאבק נגד האנטישמיות אני אגיד, ותמיד אמרתי, שהטכנולוגיה שלנו תוביל

אפילו בעמק הסיליקון יש משקיעים שהם ממש אנטישמיים, אני לא אנקוב בשמם, אבל הם עדיין משקיעים בטכנולוגיה ישראלית. הם מפרידים בין זה לזה ולדעתי חשוב לאחד ביניהם ולהגיד שישראל היא אותה ישראל שמפתחת

גם דב ליפמן נמצא כאן איתנו, חבר כנסת לשעבר, שלום,

שלום, תודה רבה לך, נהדר להיות כאן ולראות את הקבוצה הנהדרת הזאת שהתקבצה ביחד. אני רוצה להיות פרקטי כי זו המטרה כאן ואני רוצה להזכיר,

נכשלנו בכנסת

תודה רבה, זה חלק ממה שכתבתי לפני המפגש הזה. יש מיליוני אנשים סביב העולם שהגענו אליהם. 6.7 מיליון אנשים, ממש כתבנו את המספרים האלה אתמול, רק

אנחנו פעילים בחמש יבשות, אנחנו נלחמים נגד התנועה נגד ישראל שאנחנו מנחילים לה תבוסות. אנחנו חייבים להבהיר שישראל היא לא הבעיה, אלא היא חלק מהפתרון לשלום במזרח התיכון ואנחנו חייבים להפיץ את המידע הזה בכל השפות. אנחנו מפיצים בשפות רבות את המידע הנכון ומחנכים, חייבים

הם רואים רק את הטווח הקרוב והפוליטי. יש יותר מדי ישראלים שחושבים שאם היינו נחמדים יותר לפלסטינים כל הבעיה תיפתר והיא לא. הבעיה יותר גדולה מישראל, כל המערב תחת איום, אבל

יש הרבה אנשים שרוצים להעביר ולהחיות את הצעת החוק הזו וגם עוד חוקים שיפגעו בישראל. אנחנו גם רואים בעין רעה שאירלנד תגיע למועצת הביטחון של האו"ם בינואר 2021,

אבל מה שנמצא אצלי בלב עכשיו הוא שיש קרע פוליטי לאחר הבחירה של מודי וגם הברקזיט. אנחנו רואים שיש קרע שנוצר גם בתוך הקהילה הפרו ישראלית, במיוחד במקרה שלנו. אנחנו נמצאים במפלגות

ואנשים חושבים שישראלים שוחטים תינוקות פלסטיניים בדיוק כפי שבמשך מאות שנים חשבו שאנחנו טובחים בתינוקות נוצרים ומאוד קשה להיאבק בכל האנטישמים שצצים ונלחמים נגד

אני לא יכול לראות את כל החדר וחבל שאני לא יכול להיות איתכם באופן אישי. אני רוצה להודות לכל האנשים ברשימה שהגיעו לכאן, במיוחד האנשים מארה"ב שהתעוררו מאוד מוקדם להגיע וכמובן גם ה-JNS, ראיתי אתכם כאן בווידאו, אז תודה על המיזם

אז יש אנשים שאוהבים את ישראל באפריקה, לדוגמה בגלל שהם נוצרים שמאמינים בברית החדשה, אבל אין להם בעצם כלים כדי להפוך את זה לפעילות. הנקודה האחרונה היא, יש 46 קבוצות מפגשים מסביב לעולם בעד ישראל ואני חייב ללכת אחרי זה כי ממש

יילכו לאיבוד כי שוטפים להם את המוח עם שקרים על יהודים וישראל על ידי ארגונים, אפילו ארגונים שקוראים לעצמם יהודים ופרו ישראלים. אני רוצה לתת ליהודים האלה סיבות להיות יהודים גאים,

והוא אומר שאפשר להתנגד לאידיאולוגיה אנושית צעירה כל כך ואני הגבתי, זיהיתי את זה שהוא בעצם מנסה להגיד שזו אידיאולוגיה מודרנית, אז אמרתי לו שישראל, לפני אלפיים שנה היו כאן שתי ממלכות ובכל אחת

בעצם הם מנסים למחוק את כל יסודות ההיסטוריה היהודית בישראל וזה חלק מהמלחמה הנרטיבית. אנחנו מנסים לחתור תחת החותרים ולהציג

שהם

אנחנו רוצים להציג את העובדות בצורה גאה וברורה, אפשר להתמודד עם אנטישמים, עם תומכי טרור, ואפשר גם לגשר, הדברים לא סותרים. פרסמתי סרטון לפני כמה שנים עם חבר שהוא בעל

אני בגאווה רודף אחרי אנטישמים ופועל נגדם. האנטישמיות רק גוברת ואולי

כדי שלא לתת להם קרדיט ושלא יהיו אמינים וכדי לשלוח מסר לשונאי היהודים האלה. פעם אחת אפילו מהניסיון שלי אפשר שאנטישמי יבין שהוא טועה והוא ממש משתנה. אני מעדיף לא לצנזר אותם, אלא אם כן הם ממש מטיפים לאלימות, אבל לגבי מה

יש הרבה אנשים שכבר נמצאים בזירה הדיגיטלית, אז תנצלו אותנו. וכן, גם תממנו אותנו, תנו לנו גם קצת

אני ראש הזירה הדיגיטליים במשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה ואני כן רוצה להתחבר לחלק מהדברים שעלו כאן ובעיקר

אלה בדיוק הדברים שהמשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה עוסק בהם,

בוודאי, חד משמעית. פעילות למען מדינת ישראל. בדיוק רציתי לפרט את הנושאים לדוגמה. קודם כל בסוגיית נרמול היחסים עם בחריין, איחוד האמירויות, סודן, יינתנו מענקים במסגרת המיזם הזה, היא נקראת קרן ריסטרט, עבור הדבר הזה, מאבק בשיח שנאה, שאני יודע שאת עוסקת בזה כמובן יחד עם השרה שלנו אורית פרקש הכהן, התמודדות עם יוזמות חרם, פנייה לקהלים מגוונים,

מגזרית, כל הדברים האלה, כל הפרויקטים האלה יכולים להיכנס ולקבל מענק מקרן ריסטרט שהיא ביוזמת 'קונצרט' והם יקבלו מצ'ינג מתורמים וזו יוזמה שלנו, של ממשלת ישראל, יחד עם 'קונצרט', החברה לתועלת הציבור שהקים המשרד.

אם רק אני יכולה לבקש שתסכם כי יש לנו עוד המון ממתינים והזמן קצוב. כן, עוד שתי נקודות. אנחנו מדברים על יוזמות דיגיטל, אז כמו שאמרתי רשת דיגיטל, רשת של משפיענים ומנהלי מדיה שרובם מאוגדים תחתיה ומקבלים מה שהם צריכים, מסרים, יציאה לקמפיינים משותפים וכו'. הדברים האלה קרו, קורים ויקרו. לאחרונה גם פורום - - - שהקמנו עם משפיענים מהמפרץ בחיבור עם המשפיענים הפרו ישראלים יחד איתם ופרויקטים שאנחנו עושים להעצמת האזרחים שרוצים לסייע בהסברה הישראלית, פרויקטים של משפיעי הדיגיטל. יש לנו חדר מדיה שחנכנו בג'וליס יחד עם השירות הלאומי שבו בנות שירות דרוזיות יעשו הסברה וניטור בדיפלומטיה ציבורית בערבית כלפי העולם הערבי. ובשדרות, מקום מאוד מאוד חשוב לנו, גם שם המשרד יוזם הקמת חדר מדיה עבור התלמידים, סטודנטים וצעירים שירצו לקחת בו חלק. תהיה בו סיירת הסברה ויהיו גם הדרכות עבור תושבי שדרות שירצו לקחת חלק ותושבי הסביבה שמעוניינים לספר את הסיפור של תושבי הדרום לעולם. תודה רבה, עוד. ברכות לכולם ותודה על הדיון. תודה לך ואני יודעת שאתה צריך לעזוב אז אני רק אומר, בסיכום אני אבקש ממשרדי הממשלה, יש לנו פה רשימה של אנשים שכבר נמצאים פה בחדר, JNS איגדו לנו אותם לרשימה אחת,

אז אני לא רוצה לומר שרק הרשימה הזאת, אבל אנחנו נאתגר גם את עצמנו והכנסת תאתגר את משרדי הממשלה לראות איך אנחנו עובדים ביחד כדי לשפר את שיתוף הפעולה הקיים. לא מה אנחנו כבר עושים, אלא מה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו נעביר את זה גם למשרד לנושאים אסטרטגיים. עד שאני אצטרך לעזוב אני פה, אם יש עוד שאלה. מצוין. תודה, עדו. אדם לויק, Camera UK. כן, תודה רבה, מיכל. מהניסיון שלי בעשר השנים האחרונות שאני סוקר את יחס התקשורת בבריטניה לישראל אני מאוד זהיר בכך שאני לא מכנה את התקשורת אנטישמית אלא אם כן היא באמת עונה להגדרה. זה חשוב כי בלתי אפשרי להבין את הקונפליקט בין הישראלים לפלסטינים

עיתונאים שלא מעוניינים או לא מבינים מהי אנטישמיות לא יכולים לסקר נכון את השטח. מעבר לכך בעשר השנים האחרונות החשיבות של קבלת הלגיטימציה של ישראל היא חשובה מאוד, אבל עדיין יש אנשים משפיעים מעבר לעיתונאים שלא מכירים בכך ולכן

לא מכירים בחשיבות של מתיחת קו בין ביקורת לגיטימית לבין גזענות אנטי יהודית. אני מכיר את התופעה אצל פרשנים, אצל יהודי התפוצות ואפילו אצל פוליטיקאים ישראלים. אני חושב שעל משרדי

נוסדנו לפני 13 שנה להיאבק נגד המגמה הזו של BDS ולצערי הדברים לא השתפרו מאז. אנחנו ניסינו לעשות צחוק מהאנשים של ה-BDS אבל הם עדיין

יש ערוץ חדשות ביוטיוב ובעצם רוב הדור הצעיר מקבל את החדשות שלהם ביוטיוב ואין הרבה קולות שמאתגרים ופועלים נגד המידע שהם מפיצים. יש לנו קומץ מאוד קטן של מתנדבים, אנחנו

אני פרסמתי ספר, כתבתי והוצאתי לאור ספר שמתייחס לתדמית השגויה שהתקשורת מייצרת על ישראל.

יהיה לחץ על ישראל לוותר לפלסטינים ואנחנו חייבים להזכיר לעולם שהפלסטינים מחפשים רק ויתורים מצדנו, חשוב לספר על

ועוד משהו, נושא שמדאיג אותי וארגונים אחרים, שדפוסי ההצבעה של גרמניה באו"ם בנושא אונר"א ובנושאים אחרים שקשורים לפלסטינים, גרמניה היא בעצם מקור הכספים הגדול ביותר לפלסטינים. בזה אני

אבל במקרים אחרים יש אנשים שאומרים דברים לא נכונים ואנחנו חייבים לחנך אותם ולהראות להם שהדברים לא נכונים. זה מתוך בורות.

בהחלט זה התפקיד שלנו, למעשה זאת הדרך לוודא שלכולם נשמרות זכויות האדם. אני לא יכולה להאמין, אבל כל עשרת הנותרים לא יוכלו לדבר בגלל אילוצי הזמן.

אנחנו מייצרים סרטונים קצרים שיילחמו נגד השקרים האלה ואנחנו חייבים שאתם תקשרו בינינו לבין אנשים מזרחיים.

אני רוצה להודות על כך שיצרתם רשימה של 40 אנשים, שזה

זה בעצם בתוך המשכן הזה מבחינה פנימית.

מה שהיחידים האלה מייצגים וגם עוד מאות אנשים מסביב לעולם זה המקום שאנחנו נוכל לשתף פעולה ולזהות נקודות של שיתוף

אבל אנחנו חייבים גם לחשוב על פלטפורמות אלטרנטיביות בהמשך, איך ליצור את הפלטפורמות האלה, זה חשוב מאוד. ואני רוצה גם להגיד שהרבה אמצעי תקשורת פרו ישראליים הם חותרים תחת הנרטיב של

אני חייבת להזכיר את הרב זקס ז"ל שיש לו מסר של אופטימיות ותקווה לכולנו,

שאני לא אבכה. זה לא הקטע החזק שלי, הילדים שלי צוחקים עליי, אבל אני רוצה להקריא את המילים שלו

שהמורשת שהוא השאיר לנו היא חשובה לאנשים

רבה לכולכם שאתם פה איתנו. הישיבה ננעלה בשעה